בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לביטחון לאומי לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון הגדרת איום). הועבר במהלך הלילה גם נוסח מתוקן לבקשת הממשלה. אשמח שגורמים בממשלה גם יסבירו אותו אבל לפני כן נעבור בקצרה על הסוגיות שתוקנו בנוסח מהקריאה הראשונה. אחד מהם זה הדבר שדיברנו עליו, הנושא של שש שנים ולא חמש שנים לעבירה העיקרית שזה דבר שדובר עוד קודם לכן. הנושא של ניסוח של בסביבת, באזור או בקרבת. זו נקודה שעלתה בדיון הקודם. בקריאה הראשונה דיברנו על בחזרה שהתבצעו לכאורה עבירות בסביבת מגוריו. הוועדה לא ראתה עם זה בעיה. בדיון הקודם העלו תהיות אם זה מספיק רחב ומדויק. גורמי המקצוע חיים בשלום עם המונח בסביבת. אז נשאיר את זה כך. איני רואה סיבה לשנות אלא אם כן מישהו פה ישכנע אחרת. השאר זה תיקוני נוסח. הנושא שנשאר לנו זה נושא החילוט האזרחי. בנוגע לחילוט האזרחי, הנוסח הממשלתי נשלח לוועדה?

מי רוצה מהממשלה להציג אותו, להסביר? אשאל שאלה בסיסית. יש לנו הסדרים קיימים. בדרך כלל ודאי כשאנו מכניסים משהו לחקיקה בין הקריאה הראשונה לשנייה והשלישית, מנסים לא להמציא את הגלגל אלא להתחבר להסדרים קיימים. זו גם הייתה ההצעה המקורית, לנסות לקחת את זה לפקודת הסמים שזה דבר שדומה וקיים. פה אתם מייצרים כמה הסדרים חדשים שיש לתת להם הסבר גם לגופם וגם הסבר לחששות או להיעדר החשש מכך שמציעים הסדר חדש שאין איתו ניסיון. אנו מייצרים פה גם עבירה חדשה, גם חזקה ראייתית חדשה וגם הסדר חילוט חדש. אני חושב שעלול להיווצר מצב שאנו חושבים שעושים משהו לטובה ובעצם מייצרים משהו לרעה. אשמח שתסבירו את הנוסח הזה ומה עמד מאורי הרציונליים שלו. שלום. שר המשפטים תומך בהסדר של חילוט אזרחי בעבירה של דמי החסות. הוא שוכנע שבעבירה הזו בהתחשב בחומרה המיוחדת של העבירה והקשיים המיוחדים שמתעוררים בתחום האכיפה שדובר עליהם פה רבות, וגם במצבים שבהם לא ניתן לעשות שימוש בכלים הפליליים ולחלט בנתיב פלילי לאחר הרשעה לפי הדין הקיים כיום, יש מקום לאפשר גם נתיב של חילוט אזרחי בהתאם למשפט האזרחי. כך מתנהל הליך אזרחי. בנוסח שהוגש אתמול לוועדה, בהתאם לעמדת השר, הגשנו נוסח ממשלתי שנשען על הסדרי החילוט בפקודת הסמים המסוכנים בגדול יש שינויים, כבר אתייחס אליהם, הן לעניין החילוט האזרחי והן לעניין החילוט הפלילי, במטרה לתת מענה לקשיים האכיפתיים. כעת אכנס להסדרים, כפי שהוצעו בהתאם להסכמה הממשלתית. הסעיף הראשון, 428א(ה), מוצע במסגרתו לאמץ את הסדר החילוט הפלילי מפקודת הסמים המסוכנים. להבנתי חילוט פלילי נעשה באמצעות הפסד"פ, לא? יש איזה באג במצב הקיים? כאשר אתה במצב שכבר יש הרשעה מה הבאגים? אעשה סדר. היום בדין הישראלי יש פקודת סדר הדין הפלילי, הפסד"פ שקובעת הסדר חילוט שיורי שחל על כל עבירה. כל עבירה שמתבצעת, אפשר בהתאם לסעיף 39 לחלט, בהתאם לסעיף 32 לתפוס בנתיב פלילי כלומר לחלט לאחר הרשעה, במסגרת גזר הדין. במסגרת כתב האישום תפיסה- - - נכון, לתפוס את הרכוש כסעד זמני ובסוף ההליך לחלט. אפשר לתפוס עוד לפני

מה לא עובד בזה החילוט הפלילי כשלעצמו אין לו בעיה. הסיבה שפה הפנינו לפקודת הסמים, גם לחילוט הפלילי וגם לחילוט האזרחי, אתה שואל לגבי הסעיף הזה, למה החילוט הפלילי כשאנו מפנים רק לחילוט האזרחי בפקודת הסמים, כי את זה אנו צריכים - יש קושי להפנות רק לחילוט האזרחי ולפצל בעבירה הזו בין החילוט הפלילי שהתקיים בהתאם לפסד"פ לבין החילוט האזרחי שהתקיים בהתאם לפקודה. בין היתר קבענו פה חילוט אזרחי בשווי במובן מסוים כשמדובר בתקבולים שהתקבלו בכסף ולכן להישאר עם חילוט אזרחי בשווי לפי פקודת הסמים ולהמשיך בחילוט פלילי פסד"פי לא בשווי, יוצר פער שגם עשוי לתת תמריצים דווקא ללכת רק לחילוט האזרחי לפי פקודת הסמים. לכן ראינו את ההסדר כמכלול. פקודת הסמים באופן כללי, יש בה כמה סעיפים שלא קיימים בהסדר המיושן יותר של הפסד"פ כמו הגנות לטוען לזכות ברכוש מסוימות, הגנת מקום מגורים סביר, אפשרות לבטל את הרכוש, אז יש מקום מהבחינה הזו. ההבדל הוא שבפקודת הסמים ברירת המחדל היא חילוט ואפשר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיירשמו בדומה לחוק איסור הלבנת הון בהקשר הזה, וגם בתיקון שנעשה באחרונה בנשק, גם זה הסעיף שאומץ, מפקודת הסמים. אני מסתכל על ההבדלים. לא רואה הבדל בין מה שאתם מציעים ב-428א(ה) ל-36א, אז למה לא לעשות את זה בדרך ההפניה? זה עניין טכני. עושים העתקה. על הרשעה בעבירה זו יחולו הוראות סעיף 36א בשינויים המחויבים. זה עניין נוסחי, אין פה עניין שבמהות. גם בנשק העתקנו את הסעיף. הסיבה היא, שכשאנו מדברים בהמשך הסעיפים על חילוט בשווי, אנו מאפשרים אותו רק ביחס לתקבולים. זה לא עבר נסחות עדיין אבל מבחינת ניסוח חקיקה, היה נראה לנו יותר נוח להעתיק את הסעיף ואז אפשר להפנות רק לתקבולים. להגיד שרק ביחס לתקבולי עבירה אפרש לעשות סוג של חילוט בשווי, כשמדובר בתקבולים שהתקבלו בכסף. זה קצת לא מובן.

בניגוד לסמים ובנשק, כשיש לך רכוש אסור, שהוא הבעיה, והשווי שלו זה כסף, פה בעבירת סחיטת דמי חסות, הרכוש שאסור הוא הכסף. זה הדבר שהושג בעבירה. זה דמי החסות. זה העבירה. מה הרציונל לעשות שווי לשווי? זה קופץ לסעיפים הבאים אבל כמובן אענה לשאלתך. בגדול כשאנו מדברים על חילוט, יש שתי קטגוריות עיקריות של מה אפשר לחלט. חילוט בניגוד לקנס למשל, שממש נועד להוות עונש חילוט, אומר משהו אחר לקחת את הרכוש שקשור בעבירה. יש פה שתי קטגוריות האחת היא האמצעים ששימשו לביצוע העבירה וזה נגיד הרכב שנסעת איתו לשוד, מה ששימש אותך כדי לבצע את העבירה, והקטגוריה השנייה היא תקבולי העבירה. מה הפקת מהעבירה, מה הפירות. שניהם קיימים בפקודת הסמים. לגבי תקבולים, בהרבה עבירות תקבולים מתקבלים בכסף. אדם מבצע עבירה, גם בעבירות כלכליות ניירות ערך, שוד וכו'. ברוב המשפט הישראלי, לפי הפסד"פ, שזה ההסדר השיורי שלנו, אתה צריך למצוא את התקבול עצמו, את האמצעי עצמו. לקחת את הרכוש שקשור בעבירה. זה ברירת המחדל. יש כמה הסדרים בדין הישראלי המרכזי שבהם הוא חוק איסור הלבנת הון שבו אפשר לקחת גם רכוש בשווי הרכוש שקשור העבירה כלומר גם אם המשטרה לא מצליחה לשים יד על התקבול עצמו, היא יכולה לקחת רכוש אחר בשווי, יכולה להטיל עיקול על הבית, לקחת את הרכב כי היא יודעת שתקבולי העבירה שהתקבלו הם בגובה 200,000 שקל וכרגע הם לא נמצאים, אז זה תפיסה בשווי ובהמשך גם חילוט בשווי. הוא לא מופיע בפס"ד, גם לא בפקודת הסמים המסוכנים. יש בסעיף 36ז וריאציה מסוימת שאם אחרי כתב אישום, אחרי שכבר הורו על חילוט, הנכס לא הותר או פחת ערכו, אפשר ללכת לשווי אבל זה לא שווי במובן הרגיל שאתה יכול ללכת לאדם ולקחת רכוש אחר שלא קשור בעבירה,

הכסף הוא כסף. אני צריך לדעת אם השטר הזה ספציפית הושג? אתה צודק ולכן יש במסגרת הנוסח שהצענו- - - עזבי כרגע נוסח. בסמים, ששם אנו יודעים מה קורה, אדם סוחר סמים, בית המשפט קבע - אני לא מבין למה לא עשיתם את ההסדר המלא ואמרתם שבית משפט שהרשיע אדם בעבירה של סחיטת דמי חסות יקבע שהוא סוחט דמי חסות להעתיק את ההסדר קומפלט כדי שתדעו איך לעבוד איתו כי לומר: נעשה הסדר ולייצר הסדר חדש שאף אחד לא יודע איך עובד - זה לא אגב כמה חילוטים נעשים לפי סעיף 36א? פלילי ואזרחי. בפלילי? הרבה. זה הסדר שאתם יודעים לעבוד איתו, לפי 36א. כשיש הרשעה, זה התנאי שלו. זה קורה שאלת אם הבנתי נכון, מה קורה אם לא כתוב בשווי, האם כשסוחר סמים מקבל כסף אני חייב לחלט אותו כסף דווקא. אשאל את השאלה ברור. סוחר סמים מכר סמים, הרוויח 2 מיליון שקלים. הורשע, כי אנו בעולם הפלילי, לפי 36א. הורשע אדם בעבירת עסקת סמים, יצווה בית המשפט כי בנוסף לכל עונש יחולט רכוש שהושג במישרין או בעקיפין כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה. לכאורה אני יכול לבוא, אני יודע שהרוויח 2 מיליון שקלים לוקח לו 2 מיליון שקלים.

המילים במישרין או בעקיפין לא מספיקות. אני צריך למצוא את השטרות עצמם? בעיקרון, כן. בית המשפט, כשהיה מדובר בכסף, קצת היה נכון להתגמש, אך אם בית המשפט השתכנע שהרכוש שאתה מבקש לקחת ממנו נוצר אצל העבריין לפני יום ביצוע העבירה הוא אומר: זה אפילו תיאורטית אני לא יכול לקשור לעבירה ואני לא נותן לך את זה. זה גם הגיוני. אני פחות מבין את ההיגיון. זה הגיוני כי אדם ביצע את העבירה. שלא יהיה חוטא נשכר. בסדר גמור. אני לא יודע היכן החביא את הכסף.

יכול להיות שאתה לא יודע היכן החביא את הכסף, אבל הוא התחיל להיות סוחר סמים בגיל 50. קיבל מהסבתא ירושה בגיל 30. אתה רוצה להעניש אותו אני בעד. אתה רוצה לקחת לו כסף שהשיג בעבירה אני בעד. את הדירה הוא לא השיג מהעבירה. למה אתה לוקח לו אותה? מה ההצדקה שלך מבחינת קשר הגיוני מלבד העובדה שאתה רוצה להעניש את האדם או כסף. יפה אבל זה לא הושג בעבירה. מבחינתי לקחת את הכסף ולשרוף אותו. אני לא רוצה כסף. אני רוצה להוציא ממנו את בלעו. אבל זה לא בלעו אלא דירה שהוא קיבל בגיל 30 מהסבתא. אדוני צודק, אני מנסה להציג לאדוני לוגיקה אחרת. כשלאדם יש מסת נכסים, ממש לא משנה לו אם יש לו אותם בקפריסין, בישראל. ניקח אדם שקיבל דירה מסבתא שלו לפני שביצע את העבירה. עכשיו הפיק מהעבירה 20 מיליון שקל והצליח בהלבנת הון יפה וטובה להלבין את הכסף. הוא יודע איפה הכסף, השתמש בו ויכול לקנות בו עוד עשר דירות. בא המחוקק ואומר לי בחוק איסור הלבנת הון: כדי שהמלחמה תהיה אפקטיבית אני לא מחפש קשר. מבחינתי זה פול אחד של מסת נכסים. בחוק איסור הלבנת הון יש האיזונים שלו. מה האיזונים? אתה לא רוצה את האיזונים של חוק איסור הלבנת הון. חילוט פלילי אדוני דיבר. נכון אבל בחוק איסור הלבנת הון, הסבירו לי פה כולל אתם, כמה קשה להראות שאכן בוצעה עבירה, כמה קשה להשיג הרשעה. לא יצרת פה עבירה חפצית. זה עבירה שמאוד קשה להגיע אליה לחילוט. הרי אמרתי לכם בדיון הראשון כל עבירה של סחיטת דמי חסות, היא כמעט בהגדרה מתלווה להגדרת הלבנת הון, ואמרתם שקשה להוכיח. אני עומד על מה שאמרתי. עכשיו אתה אומר: אבל את החילוט תן לי כמו בהלבנת הון. יהיה מאוד קשה גם לפי החוק החדש. יכול להיות שיהיה מאוד קשה. אפילו אתה יכול גם בזה לדבר על העברת נטלים אבל משהו רכוש של האדם שברור ב-100% שהוא לא תוצר של העבירה ולא שווי של העבירה, ולא זה אתה רוצה להעניש אותו, להטיל קנס - תטיל קנס. אין לי בעיה שבית המשפט בית המשפט רשאי להטיל עם מאסר, בלי מאסר קנס. יכול לחייב אותו בפיצויים עונשיים. אפילו הייתי מעדיף לו אתה שואל אותי שבית המשפט יחייב אותו פיצויים עונשיים לטובת הנסחטים ושהפיצויים העונשיים האלה, אפשר יהיה לגבות מכל נכסיו. שהחילוט ילך. אבל אתה לא יכול לבוא ברציונל של חילוט ולהתייחס אליו כקנס. זה רציונלים שונים. כאשר אתה אומר לו: אני אקח לך את הדירה שקיבלת ירושה מהסבתא בגיל 30 כשהתחלת לעבוד במשפחת הפשע בגיל 50, חרגת מהענישה הפלילית. ודאי עוד לא הגענו לעולם החילוט האזרחי. אנו מדברים בחילוט הפלילי שהאדם הורשע. תן לו קנס, תגבה ממנו מאיפה שאתה רוצה. אבל אל תיקח ממנו רכוש שבוודאות לא קשור לביצוע העבירה, לא הושג בעבירה. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. מתנצל על האיחור. אני חלילה לא מטיל דופי בהיכרותך כי אתה מכיר כנראה טוב מכולנו את הנושא הזה אבל חשוב לאפיין את העברה.

כי בסוף הרצון לחילוט נעשה מתוך הבנה מאוד ברורה שבראש הפירמידה, אותם אנשים שאותם אנו מחפשים ברגע שהזזנו אותם הצידה העבירה פחתה באחוזים ניכרים.

ואין דרך כה חד משמעית להוכיח קשר ישיר כי הם חכמים, לא טיפשים. ההתעסקות שלהם בעבירה הזו הספציפית היא דווקא כי הם חכמים הם יודעים שקשה להוכיח, יודעים שאין תלונות, שאין קשר ישיר לכסף. לכן אנו כריבון צריכים ליצור פה מאזן של הרתעה.

ולכן כשגם סוחרי סמים הם אנשים מתוחכמים וגם סוחרי נשק, ואמרנו שיהיה הסדר לזה. אני שואל, כאשר אנו עוסקים בעבירה שבניגוד לסמים ולנשק, כשהרכוש החליפי הוא כסף, ואז אתה אומר: אני מבדיל בין הרכוש, שהוא מקיומו מהווה עבירה, לבין התוצר שלו אותו אני מחלט. אבל התפיסה שזה כסף, זה לא נכון. הם כבר לא מחזיקים מזומנים בבית. ברור אבל רכוש זה לא רק כסף. רכוש בפקודת הסמים, רכוש שהושג במישרין או בעקיפין כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה. אותו אפשר לחלט אף אחד לא מתווכח על זה. במישרין אן בעקיפין זה מושג די רחב. אחרי שהגעת לעולם הרשעה הפלילית, אני לא יודע איך מפרשים- - אם אני לא יודע איפה הרכוש אני לא יכול לחלט. נכון. ואם אתה לא יודע איפה העבריין, אתה לא יכול להעניש אותו. אני יודע איפה העבריין. אדוני היושב-ראש, שאלה כדי להבין את הרציונל שלך: אם יש ריינג' רובר שחונה בתוך השטח של העבריין, ורשומה על שם אחותו, תחלט או לא תחלט? ודאי שכן. גם אם יש לי תמונות שלו נוהג בה חודש וחצי. מצוין כי אז זה יהיה רכוש ששימש או שנועד לשמש כאמצעי לביצוע.

הם כמעט לא טועים. אלמוג, אתה אומר את זה, אבל לכן אמרתי שכאשר אנו מייצרים הכול חדש קשה לומר: הם כן טועים,

אין לך יישום של זה. עד היום לא היה חילוט. היה חילוט רק לפי הפסד"פ שיש לו המגבלות שלו והוא עולם אחר. פה אנו מייצרים גם עבירה חדשה כדי להקל את הרף הראייתי. גם נותנים חילוט, גם חילוט כמו סמים. לומר עכשיו, בנוסף לזה חילוט בשווי שהוא בא בעולם אחר בלי האיזונים של העולם האחר, אני מוכן לתת אותם. אבל אדוני היושב-ראש, אם יש לו רינג' רובר, העבריין צריך להוכיח לרשויות החוק מאיפה הגיע הרכב הזה. זה מספיק לי כדי לחלט.

אף אחד לא מציע את זה. זה אפילו לא הנוסח הממשלתי. מול מה אתה מתווכח?

לפנים משורת הדין. אתה מציע משהו מאוד יפה רק זה לא בנוסח. תמשיכו, בבקשה. אשמח להתייחס לנושא החילוט בשווי, אשתמש בזה כמונח לענייננו כי זה מונח בדיון. בהקשר של תקבולים, ורגע אדבר על העולם הפלילי, הצעת החוק הממשלתית שמקודמת מבקשת לקדם חילוט בשווי ביחס לתקבולי עבירה בכל העבירות. היא לא מובנת מאליה. היא כרגע עדיין לא בדין. יש פה סוג של חילוט בשווי. לדלג או לפי הסדר? תדלגי לחילוט בשווי שנבין על מה אנו מדברים. וההצעה שלכם לחילוט בשווי זה גם בחילוט פלילי וגם באזרחי. נכון. לעניין חילוט לפי סעיף קטן (428ה2) שזה אומר התקבולים הפליליים או לפי סעיף קטן (428ו3) שזה אומר התקבולים בחילוט האזרחי, שוכנע בית המשפט כי תקבולי העבירה ניתנו לחשוד או לנאשם בביצוע העבירה בכסף, יראו כתקבולי העבירה לעניין סעיף זה כל רכוש אחר בשווי תקבולי העבירה הנמצא בבעלותו או בחזקתו או בשליטתו בחשבונו של החשוד או הנאשם לפי העניין. בהקשר של תקבולי עבירה, ורגע אדבר על העולם הפלילי כי בתחום האזרחי זה קצת יותר תקדימי הנושא הזה, בעולם של תקבולי העבירה התפיסה המאוד חזקה היא שמדובר ברכוש שהוא לא שייך לנאשם,

למורשע. לכן יש הצדקה מאוד-מאוד חזקה ליטול אותו בחזרה. כלומר אין שום הצדקה שאדם ייהנה מפירות העבירה שלו. לכן הרציונל של השווי הוא יחסית כן הגיוני, אדוני היושב-ראש. גם אם מדובר נגיד אדם לצרוך העניין הרוויח 300,000 שקלים תקבולי עבירה, וקנה, כפי שחבר הכנסת כהן נתן דוגמה, רכבים או העלים את הכסף. איננו מוצאים אותו. עדיין התפיסה היא שיש לו מעין חוב להחזיר את תקבולי העבירה שהרוויח ולכן בהקשר של תקבולי עבירה יש רציונל מאוד חזק לשווי, והצעת החוק הממשלתית הגדולה הולכת לכיוון הזה בכלל העבירות. מה לגבי הנזקים שאותו עבריין יצר? אין בהצעה הזו התייחסות. ההצעה הזו נוגעת לחילוט לא לפיצוי או לדברים אחרים. לא התכוונתי הנזק. התכוונתי החילוט בשווי הנזק שאותו עבריין גרם. החילוט כפי שאמרתי מתייחס לשתי קטגוריות לאמצעים ולתקבולים. איפה הנזקים? אולי את מתבלבלת עם קנס. אין חילוט של נזקים.

אדוני היושב-ראש, יושב פה אדון שפר ואשמח שיגיד כמה מילים לנוסח. אחרי הצורה שבה התבטא בפעם הקודמת אני בספק אם אני רוצה לתת לו לדבר. יש כללים לדבר בוועדה, בטח לאורחים חיצוניים, והוא חרג מהם בפעם הקודמת בצורה מאוד משמעותית. ככל שיוותר זמן אתן לו לדבר אבל יש פה אנשים שחיכו גם בדיון הקודם לדבר והם ודאי יהיו קודמים לו. אפשר לרשום אותו. רשום.

הוועדה שואלת שאלות מאוד נכונות. שאלו אותנו, למה כל כך הרבה זמן חוק החילוט? למה אתם לא מביאים כבר את ההצעה הזו? בדיוק הדברים שיושב-ראש הוועדה אמר.

שנדונו לעומק, והוועדה תידרש להם לעומק כשיבוא חוק החילוט, האם חילוט בשווי בכלל העבירות של תקבולים הוא לגיטימי, נראה מדינות בעולם שעשו את זה. כלומר ודאי זה דיון עומק שהוועדה הזו תידרש לה כשנבוא עם חוק החילוט הגדול. פה נוצרה אנומליה. דובר על חילוט אזרחי ויש דרישה של חילוט אזרחי, סוג של בשווי כפי שאוראל אמר. אנו אומרים לא ייתכן שנאפשר משהו בחילוט האזרחי, כשבחילוט הפלילי לא נאפשר אותו. נאפשר אותו ברף הרבה יותר נמוך, בלי כתב אישום, בלי הרשעה.

מפה זה נובע. אני מציעה לוועדה שנדבר על החילוט האזרחי ואז נגזור ממנו כי לא יכול להיות שלא נאפשר בפלילי מה שכן מאפשרים באזרחי.

בבקשה. בסוף יש לזכור שיש כאן עבריינים ואנו לא רוצים לעשות הבחנה בין עבריין מקצועי מספיק להסתיר את הרכוש לבין כזה שלא.

הכוונה בפלילי, אם נקבע בהרשעה שהוא הרוויח מהעבירה איקס שקלים, לא ייתכן שייהנה ויגיד, אם הוא מספיק מתוחכם, שהצליח להסתיר את הרכוש הזה ממקום אחר, כלומר הרכב שקיבל בחניה קיבל אותו מתנה מסבתא שלו לגיל 60 מתנה יפה, אבל כל ה-20 מיליון שקל שהרוויח בסחיטת דמי חסות, זה אנו לא מוצאים. כלומר אדם צריך להבין שכאשר הוא הורשע בסכום כסף מסוים שאותו מחט מעבירה, את הסכום הזה יצטרך להחזיר. לא יתכן שייהנה מזה שהוא מספיק מתוחכם כדי לרשום את הנכסים על שם מישהו אחר. אין ספק ולכן כשאנו בעולם של אחרי הרשעה, זה הרבה יותר קל גם להסביר וגם להצדיק,

אבל הדיון הזה חשוב כי תכף נעבור לעולם של לפני הרשעה, ושם אתה במצב הרבה-הרבה יותר קשה. כשאתה במצב של הרשעה, שאומר: אדם הרוויח 20 מיליון שם - לא שאני דואג כרגע לחשבון הבנק של סוחט דמי החסות. אבל אנו צריכים לחשוב שלצורך העניין הרוויח 20 מיליון שקלים מהעבירה, אבל לא הרוויח אלא קיבל, זה תקבולים. סליחה שאני הולך שנייה לדיני המס.

זה מצחיק אבל כשאתה מדבר על ענישה, ואתה קובע ענישה - ענישה ביחס לעבירה. הוא שילם הרבה כסף להרבה גורמים אחרים שזה אסור, זה הלבנת הון. לתפוס אותו על הלבנת הון גם זה. בסופו של דבר קיבל בתקבולי עבירה 20 מילון שקל. היה מחקר מאוד מרתק של כלכלן אמריקאי על סוחרי סמים - לא משתלם להיות עבריין זו הייתה הטענה המרתקת שלו. משתלם להיות בוס של ארגון פשע אבל דג רקק בארגון פשיעה - לא משתלם. הוא הראה שסוחרי הקראק שהיו הסוחרים הכי יקרים והכי רצים בשוק כביכול, לו היו עובדים כשומרים בסופר, היו מרוויחים יותר לשעה והוא הראה את זה.

אם אתה תופס את הבוס, הכול בסדר. הוא גם מרוויח ועוקץ את כולם, לך עליו, אבל החוק לא עוסק רק בזה. הרבה פעמים לא תתפוס את הבוס כי הוא מתוחכם ולא תשיג את הרשעת הבוס כי הוא מתוחכם, ואז אתה אומר לו: עשית את העבירה, במסגרתה גבית 10,000 שקל מבעל עסק והעברת 9,000 שקל לבוס. לא מצאתי את הבוס, או הבוס נעלם. בסופו של דבר הרווחת אלף שקל אבל תקבולי העבירה זה 10,000 שקל, ואני אקח לך את כל הנכסים שלא קשורים וגם לא הרווחת אותם מהעבירה. המצב ודאי אם אתה קובע את זה מנימוקים שיירשמו - הוא מעורר בעיה שיש לחשוב עליה. ברור שאתה אומר: מה אכפת לי? הוא עבריין אז בוא נדרוס ונרמוס אבל אנחנו לא עושים את זה. אבל איך אתה מגיע להיות בוס? מלהיות דג רקק. אם נקבע את זה שם- - הכול נכון. למה פולני מנשק את היד של אשתו? כי צריך להתחיל מאיפשהו. גם כאן, צריך להתחיל מהדג רקק ואתה ממשיך להיות בוס, ככה מתחילים. שכוייח. גם כנגד הבוס, אני חושב שבשנייה שיש לך תקבולים זה מאוד קל. אתה צריך לאפשר לפחות מצב שבו אדם מראה שהרכוש הזה הלא הושג מעבירה גם אם זה בשווי. אתה יכול לומר: היפוך נטל. לומר שווי ואז- - - אדוני, אין תקבולים. זה שוק שהוא מתחת לפני הקרקע. זה לא מדויק. אם בדוגמה של חבר הכנסת אלמוג באמת זה מה שקורה לא מוצאים את הכסף ויש לו 4 מרצדסים בחוץ, איזה היגיון יש לא לקחת לו את הרכוש הזה?

אני לא אומר לא לקחת לו את הרכוש. לבוס זה לא תהיה בעיה כי יהיה לך קל להראות בדרך כלל ודאי ברמה האזרחית, שהרכוש הוא הושג מתקבולי עבירה. אני מוחה על אדוני היושב-ראש. אני לא עושה את זה הרבה. זה מה שאנחנו מבקשים. לא, אתה מבקש בשווי. לא מבקש להוכיח שזה הגיע במישרין או בעקיפין מתוצאות העבירה. אני אומר - במישרין או בעקיפין אתה יכול להוכיח במאזן הסתברויות, ואתה עושה זאת. אני שאלתי אותך, האם אתה מצליח לחלט בהליך פלילי בסמים, ואמרת שכן. ואין לך שם שווי. יש לי שם חזקה בסוחר סמים. כל רכוש שאימצנו אותה כאן. אני קורא את החזקה על רכוש של הנידון שהושג בעבירה.

יש חזקה בעבירת סמים שכל רכוש שהנדון הפיק בשש השנים שקדמו מקורו בעבירה.

אני בפקודת הסמים. 31(6). לצערי, לא אומץ לחוק הזה אבל שם יש לנו חזקה שאומרת- - - שאם בית המשפט קבע שהוא סוחר סמים, וגם פה זה גדור בזמן. שים לב. את זה אפשר לקבל אז איז? יכול להיות שזה הדבר הנכון יותר. בוא נדבר על זה אבל בלי הדבר הזה את מייצרת משהו שהוא מאה שנה אחורה. האם לא כדאי לאמץ את ההסדר? תכף תסבירי למה. יש פה מהסנגוריה? בבקשה.

אני מבקשת להתייחס לנושא של החזקה שקיימת בפקודת הסמים שהיא חזקה חמורה ביותר כי זו חזקה שאומרת שבנסיבות מסוימות שהחוק קובע, אדם שייחשב סוחר סמים. זה תיוג שאני חושבת שהאימוץ שלו לכאן הוא חמור. מה כתוב בחוק? מה לשון החוק? לא יודעת. אפתח את פקודת הסמים ואומר לך. את הסעיף הזה רוצים לאמץ לחוק תקבולי עבירה. גם שם האימוץ הזה הוא מאוד חמור. לא נעים, לא נורא. קביעה שסוג מסוים של אנשים הם עבריינים כלומר מגדירים אותם כאנשים בעלי אורח חיים עברייני- - - זה פגיעה חמורה בזכויות האדם. צודקת. יאללה בוא נתקדם. תרגיע בבקשה אלמוג.

וגם הנושא של חילוט הוא גם חילוט זמני, כלומר תפיסה זמנית שהיתה אמורה להיקרא חילוט זמני אבל הפכה להיות עם הזמן תפיסה זמנית כי פרשנות בתי המשפט היא מאוד מרחיבה גם לגבי הפרוצדורה, גם לגבי המהות. נתפס רכוש בהיקפים שהם ממש אין סופיים. כאשר בית המשפט מחליט ושם מדובר על ראיות פליליות אמנם בשלב הראשוני של העבירה אבל עדיין יש חקירה פלילית, יש ראיות, מציגים אותם לבית משפט ועדיין הפרשנות היא סופר מרחיבה, לייבא את הנושא של חילוט בשווי שיחול גם בשלב החילוט הזמני לכאן, אני חושבת שזה דבר שהוא לוקח מחוק אחר, שבו אגב גם יש איזונים ובלמים בחוק איסור הלבנת הון ללא האיזונים והבלמים האלה ולייבא את זה לכאן, כאשר שוב אני אומרת הפסיקה של בית המשפט היא סופר מרחיבה ביחס לכל נושא שקשור לחילוט הפלילי. אדוני היושב-ראש, אני חושב שעו"ד שפר הקשיב קשב רב למה שהערת בפתח דבריך וחושב שכדאי שנשמע אותו. בסדר. לבקשת חבר הכנסת קרויזר ורק בגלל בקשתו, עו"ד שפר. אל"ף, אני מתנצל. לא הייתה שום כוונה. אמצא את הדרך ישירות להתנצל. רק משפט אחד לכל העניין של החילוט הפלילי - בחילוט פלילי הסטנדרט הבין לאומי הוא חד משמעי. סעיף 4 להמלצות FATF דורש שיחוקקו חילוט בשווי מלא. יש בהלבנת הון חילוט בשווי. לגבי עבירות מקור גם. לא רק לגבי הלבנת הון. סעיף 4, סעיף החילוט, מתייחס גם לעבירות מקור. לא רק לגבי הלבנת הון. זה קיים גם ברוב האמנות, באמנת ורשה, בכל האמנות שרלוונטיות לעבירות מסוימות. חילוט בשווי בפלילי זה הסטנדרט הבין לאומי המינימלי. בישראל אנו מפגרים יש לנו את זה רק בהלבנת הון ורק פה ושם בעבירות מסוימות בצורה חלקית אבל שלא נחשוב שאנו חריגים בעניין הזה. מבחינת הסטנדרט הבין לאומי, חילוט בשווי בפלילי זה הסטנדרט המינימום. זו הערתי. תודה. משרד המשפטים, אני מבין את חוסר הרצון לאמץ את ההסדר של מפקודת הסמים באופן מלא. הרבה יותר מחמיר ורחב. מבין אבל מצד שני, כולל בתוכו איזון. אנו מיצרים פה שעטנז די חדש שאשמח להסבר. בסופו של דבר אתם רוצים לומר שכל רכוש שהושג בשש השנים האחרונות - בפקודת הסמים אתם אומרים שכשבית המשפט מרשיע, קודם כל הוא צריך להקבוע שמדובר באדם שסוחר סמים. פה מדובר באדם שסוחר דמי חסות. זה אמור להיות המקבילה. יש פה קביעה של בית המשפט עם המשמעות שמכיר את התיק, הבין את העניין ואמר: מדובר בסוחט דמי חסות. זה גם נותן את האלמנט לוודא שאיננו עוסקים במישהו שנקלע לסיטואציה כי איימו עליו. הרי לפעמים הסוחטים הם עצמם הנסחטים. מגיע מישהו שהוא במשפחה ואיימו עליו שאם לא יעשה את הסיבוב לגביית הפרוטקשן יחטוף מכות.

זה מישהו שזה מקצועו, פרנסתו סוחר סמים, סוחט דמי חסות. האדם שאתו אנו רוצים לתפוס. הרי כשאנו תופרים עבירה יש האדם שאנו רוצים לתפוס ויש האנשים שאנו אומרים: די בענישה הפלילית והם לא האנשים שבשבילם אנו מייצרים את התהליך הזה. יש פה קביעה שיפוטית שקיימת בסוחר סמים. יש פה אמירה שאומרת: כשזה נקבע, ויש את ,זה גודע את זה בזמן, שש שנים אחורה. פה את אומרים: אנו לא רוצים לעשות את זה אבל התוצאה של זה הרבה יותר גדול לכאורה. ממש לא.

משרד המשפטים ואז פרקליטות. אשמח ששרון יתייחס, אבל כשאתה מדבר על חילוט בשווי של תקבולי עבירה עדיין אתה מצביע על רכוש מסוים, ואומר: זה רכוש שהמדינה מוכיחה אפשר לדבר על הרף הפלילי או האזרחי. המדינה סבורה שהוא הושג בעבירה, ועכשיו השאלה אם אתה יכול לקחת רכוש אחר שמקביל לתקבולי העבירה. אם אנו מדברים על 20,000 שקלים לקחת 20,000 שקלים. בפקודת הסמים ההסדר הוא הרבה יותר מרחיב כי בעצם אפשר להכריז על אדם סוחר סמים מעצם זה שביצע עבירות סמים מסוימות. גם אם זה לא סחר? אני יודע למה אני שואל. בין היתר, סחר. גם אם הוא לא סחר?

יש הרבה עבירות. ייצור גם תופס? כן. מה שהסעיף עושה - נניח שיש לנו שני סוחטי דמי חסות, שנקבע לגביהם, שהם סחטו דמי חסות, תקבולי העבירה שלהם 2 מיליון שקלים שניהם. אחד מהם אנו אומרי, בוא ננסה לייצר את ההסדר הדומה להסדר של סוחר סמים. אנו אומרים שהם סחטו 2 מיליון, שבית המשפט קבע לגביהם שהם סוחטי דמי חסות, ואומרים, שגם אם אינני יכול להצביע על רכוש מסוים, כל הרכוש פוטנציאלית בידיהם בשמונה השנים, הוא חזקה, אלא אם כן הוכח אחרת, וחובת ההוכחה. יש פה שני אלמנטים מאזנים אחד פרק הזמן.

אפשרות להוכיח אחרת לומר: את זה לא השגתי מזה.

אני נותן מצב, תסבירי לי אותו, משרד המשפטים. קוראים לו א', גר בפחון. לא משלם ארנונה, הוא לא משלם חשמל ולא משלם מים. לא עובד בעבודה מסודרת, אין לו תלושי משכורת ויש לו חשבון בנק מלפני 20 שנה שלא מתפקד עם תקבולים גבוהים או תשלומים גבוהים, רכב ששווה 600,000 שקל מחוץ לבית. זה בהכרח יגיע מעבירה. לא יכול להגיע ממשהו אחר. זה לא הבעיה. את זה יהיה לי קל לחלט בין בהסדר א' או ב'. אבל גם את זה הם לא מחלטים. אבל אנחנו עכשיו מסדרים את ההסדר, בין בהסדר א', בין בהסדר ב' יהיה לי קל להבנתי לחלט את הדבר הזה. משרד המשפטים, המשטרה לא.

אני רוצה לסיים להתייחס. לגבי הרכב בחניה,

כיום לפי פקודת הסמים, אם לא הוכח שהוא קשור בעבירה, ששימש כאמצעי- - - אבל אם הוא בוס, הוא לא יעשה עבירות, נקודה. סוף פסוק. אבל אי אפשר להבין מה היא אומרת כי אתה מתפרץ. אנו רוצים לוודא איך כן יעשו את זה. יש פה שני מסלולים חליפיים. אתם מתווכחים עם משהו שלא קיים בחוק. אנו מנסים לבדוק בין שתי חלופות. זה לא קיים היום, אף אחת מהן לא קיימת היום. אבל שתיהן לא ממצות את הרצון. אני חושב שכן. תכף אשמע למה. לגבי הרכב הזה, לשאלתך אם אין בשווי יכול להיות קושי לחלט אותי כי זה לא בטוח האמצעי ששימש לעבירה ושאפשר להוכיח קשר ישיר וזה גם לא בטוח התקבול, כי התקבול הוא קיבל בכסף ולא ברכב וזה המשמעות.

זה לגבי בשנייה שהחלטנו שבשווי. אחרי שהחלטנו שבשווי. לגבי סוחר סמים, חזקת סוחר סמים, מעבר לתיוג שעו"ד גרוסמן התייחסה אליו, הבעיה חמורה יותר. הוא הסדר הרבה יותר מרחיב משווי. בשווי תקבולי עבירה אתה אומר אני חושב שקיבל 2 מיליון שקלים ואתה הולך לתור אחרי 2 מיליון שקלים אחרים שיש לו. פה בסוחר סמים, כשאדם הורשע בעבירת סמים, גם אם זו עבירה של 100,000 שקלים אין מגבלת סכום כל רכושו, גם הירושה שקיבל לפני שנתיים, גם כל כסף שהרוויח וחזקת ההוכחה עליו להוכיח שזה בשמונה השנים האחרונות ורכוש של בן זוגו ושל ילדיו שטרם מלאו להם 21 שנה ורכוש שמימן את רכישתו, העביר לאותו אדם ללא תמורה כלומר מתנות שנתן, נתפס בחזקה כאילו כל הרכוש שהפיק בשמונה שנים בלי יוצא מהכלל- - - גם אם תפסת אותו רק על 100,000 שקל. נכון, זו חזקה. חוסר היכרות עם אפיון העבירה. עבריין סד"ח לא ייגע באצבע חשיש בחיים שלו. הם לא טיפשים. הם לא עושים טעויות של סמים, אדוני היושב-ראש.

אנו מנסים לייצר פה הסדר בסד"ח. מנסים לחשוב, וכבר מוסכם שנעשה חילוט. כעת נשאלת השאלה איזה סוג חילוט הכי מתאים למאפייני העבירה של סד"ח ולמאפיינים האם הסדר של הסמים עם שינוים מסוימים, וזה לא אומר שהאדם יצטרך לעבור עבירת סמים אלא זה אומר שאסתכל על עבירת הסד"ח כאילו היא עבירת סמים, ואסתכל על מי שהורשע בסד"ח כאילו הורשע בסמים ואעשה הסדרי חילוט דומים שמתאימים, והאם זה מתאים או לא, ואם אני עושה שינויים, אילו שינויים אני מכניס. אבל בעבירות סמים אדוני היושב-ראש, הראיות הן לעיתים פורנזיות, בפירוש יותר ברורות, סד"ח. לכן זה בא להקל על סד"ח ולא להחמיר והשאלה היא האם ההצעה פה היא להקל על סד,ח או להחמיר עליו או לנסות לייצר הסדר דומה. מה שאתה אומר זו סיבה לומר - מאחר שבסמים יש ראיות פורנזיות ובסד"ח אין, הרבה יותר קשה לי לומר מה הרכוש ששייך. זה יכול להקל עליי או להקשות עליי. אנו בדיוק את הפיין טיונינג הזה מנסים לעשות. אבל אף אחד פה במשרד המשפטים לא טען שמי שיעשה סד"ח ייגע באצבע חשיש.

שיהיה ברור על מה מדובר. אז את אומרת שסוחר סמים זה הרבה מעבר לשווי, ואנו אומרים: אנו רוצים להתכתב עם השווי. בסדר. אני תוהה לעצמי, האם אחרי השווי, האם לא את ההגנה הבסיסית, שאני אומר: שווי יחולט, אבל דברים שהוא יכול להוכיח בוודאות, שהיו אצלו שמונה שנים קודם,

זה כן בשווי על כל רכוש את הג'יפ אוכל לתפוס, מה שאלמוג מודאג ממנו - אם אעשה בשווי כי הג'יפ לא יוכל להוכיח שהגיע אליו לפני שמונה שנים או שהגיע אליו באופן כשר.

רכוש שהוא תמורה של העבירה, גם אם נמצא בידי גורם אחר, אני מעביר נטל ראיה. כאשר הולכים לחילוט בשווי, השאלה היא האם אתם גם אז אתם הולכים לצד ג' ומחילים את הסייגים או

רכוש בשווי.

חושב שאתם צריכים לייצר פה מנגנון אחר. משהו שלא בסדר. משהו בשליטתו נניח.

למשל. יש דוגמאות בחיי המעשה.

קיבלנו את הרציונל, מבינים, אדם הורשע, אנחנו רוצים לתפוס בסדר. כאשר אנו עוסקים בצדדי ג',

זה בדיוק האיזון שאנו מנסים לייצר. לכן אני אומר - ברור שהייתי מאוד רוצה- - אבל מצב התפיסה לא יגיע ללא בסיס ראייתי מוצק. עבריינות מהסוג הזה וכפי שאתה אומר, מדובר על אדם שהוגדר כבר כעבריין- - - במקרה הזה החיים שלי קלים יותר. בכל המקרים שהיו, גם מקרים שהיו פה של בוועדה, זה מקרים של אנשים שכל

לא הבנתי. משהו בשרשרת לא מסתדר לי. אנו מדברים פה על הצעה שלא עברה קריאה ראשונה, הצעת חוק החילוט, אבל אני מביאה את זה כדוגמה לאיזונים שקיימים בחקיקה החדשה שעוסקת בחילוט.

יוצרת הסדר שהוא הרבה פחות מאוזן.

זה מאד דומה להלבנת הון. לקחנו משם את החילוט בשווי הפלילי ויצרנו הפניה לחילוט אזרחי לפקודת הסמים עם סייג מסוים בנוגע לנושא של הגדרת

עשינו פה שילוב אבל דווקא נועד יותר לאזן.

מבקש שכן נוסיף את המשפט של עיוות הדין. לא רואה איפה זה פוגע

בהצעת החוק הכללית, החילוט הוא חובה. אי אפשר לסטות ממנו אפילו לא מטעמים מיוחדים שיירשמו. זה משהו מאוד תקדימי שאומרים לבית

בהצעת חוק החילוט הגדולה. אפשר לסטות מזה רק במקרה היחסית מצומצם של עיוות דין. כלומר בהצעת חוק החילוט זה הרבה יותר מצומצם ממה שיש לנו פה. פה בית משפט יכול לא לחלט מנימוקים

שימש כאמצעי לביצוע עבירה לפי סעיף זה או כדי

כאמצעי לביצוע עבירה לפי סעיף זה או כדי לאפשר ביצוע עבירה כאמור,

הושג במישרין או בעקיפין כשכר עבירה לפי סעיף זה, או כתוצאה מביצוע עבירה כאמור. זה העתקה

אמרנו: לא נלך על הסדר ערום כזה כמו בפקודת הסמים שמאפשר לעשות את זה בכל מצב בלי להתוות

או אם התגלה רכוש לאחר ההרשעה וכן מנימוקים מיוחדים אחרים.

שקל לי מאוד איתם, ולא צריך

אנו נמצאים בעולם של חיים קלים, אין ויכוח. שני הראשונים, אין להגיש כתב אישום נגד החשוד בביצוע העבירה או אין להמשיך בהליך פלילי נגד הנאשם בביצועה מן הטעם שהתשתית

אז בוא נעבור על אנשים וניקח להם רכוש.

מה לקחנו מחוק המאבק בטרור אני מסכימה עם אפרת. אפשר לקחת את ההגדרה שם

אני חושב שיקשה עליכם כי אני חושב שחזקה ראייתית היא מאוד חשובה. זה לב ליבה של ההצעה של חבר הכנסת קרויזר.

אני חושב שלמאפיין של סד"ח זה המאפיין שבשבילו אנו תופרים את ההסדר הזה. אני חושב שזה קו הרבה יותר נכון. שיהיה כתוב עקרונית הייתי יכול להגיש אבל לטובת שמירת שלומו של מתלונן או עד איקס אני בוחר לא להגיש כתב אישום אבל אני כן הולך להליך- - - או

ון- - - הצעתי משהו אחר ללכת לסעיף טיפה יותר כללי והנושא של המקרים הפרטניים שייכנסו אליו יהיו בהנחיה ונביא אותו לוועדה כי זה מה שעשינו אגב בחוק איסור הלבנת הון שעשינו את עבירות המס כעבירות מקור בוועדה הזאת. גם מאוד הוטרדו שרון היה פה איתי.

אז גם עלו חששות לגבי יישום הדבר הזה והוועדה התנתה את זה בנושא של הנחיית פרקליטות שתובא

ברור, מקובל, מוסכם. אם זה בהליך אזרחי אי אפשר להציג ראיה בחיסיון.

שמייצגת אדם שהולכים נגדו בחילוט אזרחי, אקבל את

בינתיים את כל הרכוש שאני מייצר, אני יודע ברף אזרחי להוכיח.

רק אני אומר - אנו כן צריכים לוודא שגם במישור הזה מה שמבסס ברף הזה עומד.

בהליך אזרחי לא תציגו אותם לבית הדין יש חיסיון.

איך זה יעבוד? ודאי שאם יש ראיה מזכה אני לא בקי האם היום לפי הדין האזרחי אני צריך לחשוף אותה או

זה לא רלוונטי ומנהלים דיונים בשאלה מה חוסים ומה לא אבל ההתחלה מתחילה לא בגילוי מסמכים כללי של אזרחי אלא גילוי חומרי חקירה מאוד מקיף שמשמש כלי להגנת הנאשם וזה לב ליבו של ההליך הפלילי בחלק הזה. אתם תגידו את הראיה שהוא מסתובב עם רונדלים אני מציג,

אפשר לקבוע שנצטרך להעביר לו רשימה ואז יוכל להתווכח.

אז למה אתה צריך את ההליך הזה? הוא רק יגרום לך נזק כי לעולם בעתיד לא תוכל להילחם

אל"ף תמיד תהיה שאלה למה זה רלוונטי. אני יכול לתת

אדוני יסתכל בפרוטוקול אחר כך.

מרחוק. (היו"ר עמית הלוי, 09:28) עלתה פה הטענה שחילוט אזרחי

עשינו דברים הרבה יותר דרסטיים בלי ללכת למעצרים מינהליים. למשל כשרצינו להילחם

הגענו למצב שאנחנו במצב לא סביר. הם מנסים לעשות פה כפפות של משי. לא מבינים שזה לא יעבוד פה.

ככל שיכרסמו בו, אני לא יכול להביא תוצאות. שיהיה מובן,

זה עולם אחר. נכון שזה עולם אחר אבל אני בא מעולם הפרקטיקה. יכול להיות שבעולם המשפטי יש הבדלים ואני מבין ומוקיר אותם. בעולם הפרקטיקה בנק ששללת לו רשיון גרמת לו נזק

נפסק פיצוי שנקבע על ידי המרכז לגביית קנסות. הוא לא צריך לרוץ להוצאה לפועל. המדינה גובה בשבילו ודואגת לו. מוסכם שזה שיורי. זה לא שיורי. הגידור מאוד

כאשר אני מייצר לך קלות יחסית להוכיח את העבירה ברמה האזרחית, הרי לא משנה מה הרף שקבעתי לך

בבקשה.

לגבי החזקה, היא אכן מקלה במידה מסוימת להוכיח רכיב מסוים ביסוד

זה המקרה הקלאסית שאותו אנו

הסיפור שצריך להוכיח את האיום על העדים,

את זה אתה לא צריך להוכיח. בשנייה שקיבלת החלטה כפרקליט מחוז אמרנו שגם נוסיף שסמכות זו לא ניתנת

אתם צריכים להיות עם אמירה ברורה שאומרת: אנחנו לא מגישים פה כתב אישום.

באמת שומר את זה בשיוריות.

למה אנחנו לא מגישים כתב אישום - אני הייתי מעדיף, עם החזקה הראייתית כדי להקל עליכם אבל שהסיבה

זה לא פ אני מגיש כתב אישום, או מתכנן להגיש כתב אישום בעתיד ועדיין הולך

אבל אם אין תשתית משמעותית ואפשר סתם להגיש כי הגעתי ל-51%, אני מגיש אזרחי, הגעתי ל-80% - מגיש פלילי,

לכן מאחר שזה כבר קיים בחקיקה, אני לא ממציא פה את הגלגל בוא נעבוד איתו.

הכול. אגב אתה צודק. זה באמת לא קשור לחזקה. לכאורה גם עם חזקה ראייתית אני מכניס את זה אבל בלי חזקה ראייתית אני לא מוכן בלי זה.

זה באמת לא קשור. מה

אבל נניח שמוגש הליך בג"צי כי זה משהו מאוד מקיף, בהליך בג"צי חזקת התקינות המינהלית עומדת לכם. לא בבג"ץ. גם אם זה בבית משפט אזרחי בתקיפה עקיפה,

לא בהליך אזרחי ואפילו לא בהליך פלילי,

לא כתבנו פה בית המשפט יבחן אם אין מספיק. נכון, זו החלטה מינהלית של הפרקליט. זה לא מפריע לכם. ככל שאתם משכננעים אותי יותר אני רוצה להוריד לכם גם את זה וגם להוסיף את זה.

לא חלופה. רק בגלל שגלעד שהתעקש. אני רוצה לומר לפרוטוקול שאנו מדברים כל הזמן על מאזן ההסתברויות אבל כפי שעו"ד גרוסמן אמרה, בתי משפט מאזן הסתברויות פלוס.

אני משאיר את הרף הראייתי כפי שהוא היום, לא נוגע. אין דבר כזה היום חוץ מ- - - מה שיש, הרף הראייתי שחל לגבי סמים יחול לגבי זה. אני לא מתערב ברף הראייתי. אין תיקים של חילוט אזרחי

אני רוצה להבין מה הרציונל להחיל חילוט אזרחי גם על אמצעים ולא על תקבולים, כי כשאני חושבת על חילוט אזרחי, אני חושבת על החזרת הרכוש, שלאדם אין זכות שיהיה לו הרכוש הזה. לא הבנתי את הקפיצה בחילוט אזרחי

אני לא כותב את זה בחקיקה איך בית משפט ינהל את הדיון.

אף אחד לא יוותר על יומו בבית המשפט. אבל ב- - - זה לא זכות. בית משפט מכריע בעניינים משפטיים רק על סמך

ו לא בסוף אם אתה אתן דוגמה שתמחיש רכב שנשאר ליד הבנק וברח הגנב ואין לו בעלים אבל אנו יודעים שהוא אמצעי ששימש לביצוע שוד, צריך לתת כלי גם אזרחי לשימוש במקרה

גם שלא ניתן לאצילה, גם שיועברו רשימת החומרים, שיהיה כתוב הדבר הזה. זה לסעיף (ז). ואתם צריכים לענות לנו על חזקה ראייתית כן או לא. נתייעץ. בסדר. חילוט

של תקבולים וגם על חילוט אזרחי של תקבולים בשווי. השווי ניתן רק במידה שבאמת מדובר בפעילות מאוד פסולה של החשוד שברח ובגלל זה אי אפשר להגיש נגדו כתב אישום, ורק אז אנו הולכים לשווי.

יש לנו פה קצת סוגיה אחרת כשאנו מדברים על תקבולים שניתנו בכסף. יש פסיקה וזו מחשבה

אבל לומר אוטומטית שיש פה אדם שאני מטיל על ראשו,

ואני אומר בשנייה שהגעתי לשלב מסוים ברמה האזרחית, בעצם מוטל

אבל תוכיחו את זה ברמה הנדרשת לקנס.

האזרחית בלבד בלי להראות אפילו קשר לרכוש. ומה אם הנסחטים היו מגישים כתב תביעה? באיזו

ואז זה הולך לנפגעים ואז זה טוב לי אני רוצה שזה ילך לנפגעים ולא לקרן החילוט, ואני כן מנהל הליך

אבל יש פה הליך נפרד וחשיבותו כאשר בית המשפט רואה את זה, נכון שאנו קוראים לזה חילוט אזרחי אבל הוא רואה את זה כהליך פלילי. הוא מתנהל ברמה

ואם הרציונל הוא שאתה נכנס בנעלי התובע קח תהיה בנעלי התובע בלי הקלת נטלים. שים לב איך כעסת עליי כשאמרתי לך שלהגשת ההליך הזה אמרת לי: תבוא הסנגוריה ותריב איתי על שיקול העת ועל המידע המודיעיני שיש לי.

ודאי שכן. כי צריך להגן על אנשים. אבל אתה לא מגן על אנשים. אתה תוקף אנשים במקרה הזה כי אין לך פה אדם. אין לך הוכחה שבוצעה עבירה. מי צריך פה את ההגנה שלנו? אמרתי את זה. אני חובש

מה שאתם כתבתם, לא נגעתי ל-428א(ה2). לא שיניתי ולא מוסיף. לעניין 428א(ו3), שוכנע בית המשפט כי תקבולי העבירה ניתנו לחשוד או לנאשם בביצוע

אני חושב שלייצר פה- - - אני חושב שאפשר לנסות להגיע לפשרה אחרת בכיוון הזה של כסף מול כסף. הרכוש שנקנה בתקופה של

גם אם לא הוכחנו את הקשר הישיר לעבירה.

שווי. זה שווי.

גלעד הציע הצעה הגיונית.

בסדר גמור.

עכשיו

יש בו כמה דברים. קודם כל, הפניה לפקודת הסמים. עם ההגנות, בסדר. יש לי כמה שאלות רציניות, ויש העניין של הזמנים. לפני השאלות הפרטניות הארכת

צו זמני נועד להבטיח את תפיסת הרכוש בסוף ההליך. ככל שבקשה לצו זמני מוגשת לפני הגשת כתב אישום- - - אין לפני הגשת כתב

ויש מגבלת זמנים קשיחה, לא ניתנת להארכה, של 90 ימים עד הגשת כתב אישום,

בטח בתיקים מורכבים של הלבנת הון, ואני

שגם בענייננו התיקים מורכבים, זה לא מעשי. לכן באיזה פיתול משפטי קבעו שאפשר לפני כתב אישום ללכת למסלול של תפיסה לפי הפסד"פ למרות סעיף 36ו(ב) בלי מגבלת זמנים. שזה מאוד בעייתי. שכחו ש- - - אז חזרו למה שהיה קודם.

כל עורך דין יגיד לכם. זה פסק דין שעומד בניגוד לכל הכללים. נכון.

אגב גם המדינה לא צריכה לבקש מבתי משפט דברים שלא מתיישבים עם הכללים הכי בסיסיים בעולם המשפט. זה לא נכון, זה לא יפה, זה נראה לא טוב.

הפסיקה בהלבנת הון הכירה במסלול הפסד"פ לפני הגשת כתב אישום. זה נורא ואיום. נבטל את זה. עכשיו אנחנו ב-36ו(ב).

ואתם רוצים הארכה כי התיקים האלה - בסדר גמור.

לתקופה מצטברת שלא תעלה על כמה?

אנו חשבנו שבית משפט יכול להאריך את זה, בניגוד לפסד"פ, שזה 180

זה המון.

שזה הגיוני.

זה דומה מאוד לכתב אישום. זה דומה מאוד לכתב

בכל מקרה יש לי פה עוד אינטרס שתגישו כתבי אישום בזריזות. בקשות חילוט.

בקשת חילוט ומרגע שהוגשה בקשת חילוט לא תחזיקו את התיק שנה וחצי עד שתגישו כתב אישום. גם כתב אישום לוקח

מראש הגענו לכאן כי יש המורכבות- - - אני לא מוכן שתיק יישב אצלכם בשל לחילוט אבל לא בשל לכתב אישום שנה וחצי.

- - - בחילוט הולכת ונבנית לאורך זמן. חקירה כלכלית זה דבר שאורך הרבה מאוד זמן.

תגישו כתב אישום.

כתב אישום. לא מוכן. לכו להליך אזרחי, תוותרו על כתב איושם. לכן לחילוט האזרחי. לכן אני

שיגישו. לוקח לכם ארבע שנים תגישו,

באזרחי אני לא מוכן בכלל. באזרחי מראש נתתי לכם מאזן הסתברויות. מילא אתם צריכים לסיים את הפעילות של הסוכן אבל באזרחי? חשבתי שזה רק על הפלילי.

חד וחלק. רק על הפלילי.

אדוני היו"ר, אני מסתכלת על סעיף 428ו, החילוט האזרחי. אתה אומר שהם פונים אם החליטו שלא מגישים כתב אישום.

90 יום, נקודה. ממתי? מיום שהגשתם את הבקשה.

מה אכפת לי מתי פרקליט המחוז קיבל את ההחלטה? מדובר מתי הגשתם את הבקשה

הסדר הדיווח אנחנו לא עושים אותו הוראות שעה כי עשר שנים זה זמן מאוד

משהו חדש. אנו חייבים לנסות אותו. הוראת שעה לנושא החילוט, אני חושב של שלוש

מהשלב שבו הוכחה העבירה כלומר העבירה כלומר העבירה הזו נכנסת לתוקף,

בעוד שלושה חודשים או חודשיים,

כל התהליכים שקשורים אליה- - - מבין את הבעיה.

הוראת השעה של עמדת הממשלה היא לחמש שנים. חמש זה קצת יותר מדי. אני מאוד מתחברת לעמדת היושב-ראש באופן אישי. החלטנו הוראת שעה של חמש שנים. לגבי החילוט הפלילי, הוא חייב ללכת עם

עם כל הכבוד. לא רק רוצים לדעת איך זה יתכתב עם יסודות העבירה הנוכחיים וכו'.

לא יודעים איך עובד, לא יודעים כמה הוא תופס. הוא לא קשור

כלומר כשנבוא לאדוני עוד שלוש שנים, התוצאה תהיה כמעט כלום. לא. אז בואו נעשה שלוש שנים, נראה איפה נהיה. נקבע גם שהפקיעה לא תשחרר את הכסף עד עוד ארבע שנים. שלא יהיה מצב שתבוא לפה עם הלשון בחוץ על סכומים שתפסתם ועדיין

אפשר לקבוע את זה. אני רוצה לדעת עוד שלוש שנים כמה הליכים יזמתם, כמה הליכים עשיתם.

אבל אם אבוא לבית משפט עם עבירה חדשה חצי שנה לפחות, ואז יתחיל איסוף ראיות וחקירה סמויה, כלומר אנחנו בעוד שנה נתחיל להביא את התיקים הראשונים

מקבל את עמדת היועצת המשפטית של הוועדה. לא רוצה לעשות הבחנה בין האזרחי לפלילי. בסדר, טוב,

יש שתי שאלת קטנות לגבי ההפניות, כי בסעיף קטן (ט) אתם מפנים לסעיפים קטנים בפקודת הסמים. אין הפניה ל-36ב(ב), ואיני יודעת למה. משום מה זה לא בהפניות. צריכה להיות. אין לי